מכובדי, חבריי וחברותיי, צוהריים טובים לכולם, ברוכים וברוכות המתכנסים והמתכנסות. ברכת צוהריים טובים לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס, השופטת דורית בייניש, שמכבדת אותנו

ולכן יש נושאים שנתנו עליהם את הדעת ואנחנו נדבר על זה

שבכוונה תחילה לא הכנסנו לטיוטת החוק המוצעת על ידנו, ויש נושאים שאולי אפשר יהיה לדון גם האם יש מקום להוסיף אותם. הבעיה המרכזית כמובן, ההתייחסות, דרכי התעמולה השתנו

נתנו דעתנו שרוב האיסורים הפליליים יבוטלו. יורחבו סמכויות יושב-ראש ועדת בחירות, אבל בעיצומים, בהטלת עיצומים.

אחד הדברים החמורים זה באמת, שזאת

אני אומרת אולי,

לא נכנסנו, כמו שאמרתי, בגלל טבע הנושא, לא דנו בכל מיני דברים שאולי צריכים תיקון בחוק

במימון, בנושא מימון. אלה נושאים שלא היו במנדט שלנו והם פותחים דלת לדיון רחב יותר שלא עסקנו

לעומת זאת,

שהם לא בשכר גם אם הם תואמים, למרות שהרשתות החברתיות כן עוצרות כאלה תיאומים,

un autunitic behaver, ככה זה נקרא באנגלית ברשתות החברתיות, אנחנו חשבנו שבעצם זה פתח מאוד מסוכן להחלטות מתי משהו אתה מוריד אותו ומתי הוא תוכן. ככלל ניסינו לא

אבל כן חושבים שיש מקום להטיל חובה של הטלת אבטחה. אבטחה על מאגרי המידע. כמה ממאגרי המידע האלה נפרצו ומדובר בחומר רגיש ביותר. לא רק מדובר רק בכתובת ושם, אלא

והזכירה הנשיאה בייניש את אחת ההתלבטויות הגדולות שלנו, וזה לעסוק בכל מה שנמצא מסביב. אתה עוסק בתעמולה, אבל אתה אומר: רגע, מה עם הכסף שמוצא על תעמולה?

ומה עם מפלגות כאלה ומפלגות אחרות? אבל זה שייך למימון, וזה כביכול נמצא

שלא חייבת להיעשות התאמה אני חושבת

שמו כבר הוזכר, הוא ידבר

אני חושב שצריך לטפל בנושא הזה, לא להניח לו,

חוק ומשפט, חוק עדכני שמטפל בנושאים כפי שצריך לטפל בהם.

בשמירה על כל הערכים, ודיברו על כך. אני סומך על כל מילה שנאמרה כאן.

מפני שלא הייתה הכרעה ברורה אם הכרעה בכלל. ונזקקנו לסבבים של הטלת התפקיד של הרכבת הממשלה וכינונה. וזה מצב שמזמין ערעורים לאין קץ. בארצות הברית היינו במצב הזה, שתי מפלגות בלבד,

לא רק עכשיו, גם בימים עברו, 100,000 קולות בפלורידה, והליכה עד בית המשפט העליון שצריך לומר

אני חושב שהיום,

ואתה שואל אנשים מהכנסת העשרים חמש פחות יאמינו להכרזות שאני לא אשב עם זה ולא אעשה עם זה. אני חושב שהציבור למד את זה באופן מעשי. אני חושב ששמה פחות הבעיה,

וזה גם הפך להיות כלי פוליטי שמשתמשים בו לא מעט אנשים,

החוק גם אינו תואם לעת הנוכחית.

החוק לא תואם בכלל בנושא הזה. ויש כל מיני פסיקות, כאלה ואחרות, שלטעמי

צריך לזכור שלחבר כנסת יש יכולת,

לנהל קשר עם הבוחר, מה שלראש רשות אין, וצריך להסדיר את זה. וכמובן

ולהבין שמדובר בעצם בתהליך שכל הניסיון שלו הוא פגיעה, במי? שבשנתיים האחרונות הוכיחו

גם כי אין פרסום באותו זמן וגם כי ערוץ מורכב מליין-אפ, זה לא רק מקבץ, ערוץ הוא לא רק צרוף של תוכנית אחרי תוכנית, אלא יש איזשהו סדר בדברים. וכאשר הסדר הזה נבנה מתוכנית לתוכנית, ובאמצע יש איזושהי קטיעה, איזושהי הפרעה שלא יוצרת הקשר בין התוכנית שלפני והתוכנית של אחרי, אז הרייטינג נפגע לאורך כל אותן שעות. היו גם שידורי תעמולת בחירות שהם רק חצי שעה. דובר כאן הרבה על "טירגוט" וברור למה "טירגוט", הפילוח הוא חשוב בתעמולת בחירות. אני מבינה שאתם בוודאי גם מבינים למה ההסדר הכופה הקיים היום הוא לא רלוונטי. גם אין סיבה ברמה הקניינית, ברמה השוויונית, שעבור פרסום בפייסבוק וגוגל יהיה תשלום, ועבור בשלטי חוצות יהיה תשלום, אבל עבור פרסום בטלוויזיה, לא יהיה פרסום. הציבור לא חשוף למסך רק בכורסא בעשר בלילה מול הטלוויזיה. אנחנו יודעים שהוא צופה באינסוף מתכונות. יש כאלה שצורכים את התוכן דרך הטלוויזיה, יש כאלה דרך האינטרנט, יש כאלה בכביש, יש מכל מקום שהוא. כמו שאמרה כבוד הנשיאה לשעבר בייניש זה מוסכם אבל לא קודם. זה לא קודם, בין היתר, באופן פרדוקסלי בגלל חוסר היציבות שהיה, ארבע מערכות בחירות. ארבע מערכות בחירות, ארבע פעמים שצריך לשדר תשדירי בחירות. והנזק שקרה הוא רובע, מלשון פי ארבע, במערכות הבחירות האחרונות. אנחנו יודעים שהמשימה בפני הוועדה לא קצרה וסבוכה. גם יש רבדים שונים לדיון הזה, וגם הוועדה היא זאת שמציעה את הצעת החוק, כמו שאמר יושב-ראש הוועדה. אנחנו מבינים שיש דברים שחייבים להיות מוסדרים בד בבד מבחינה משפטית. אנחנו מבקשים שהנושא של תעמולת הבחירות ושידורי הטלוויזיה, יידון בעת הקרובה ככל שניתן, אנחנו לא יודעים מתי הוא יתעורר שוב לחיים ומתי יהיה צורך לשדר שוב תשדירי בחירות. תודה רבה. תודה עורכת הדין רובינשטיין. עורך הדין בוסי,

אם אפשר מספר מילים בודדות לפני שעורך הדין בוסי מדבר מטעמנו. תודה אדוני. אני מבקשת להתחבר לדברים שנאמרו לפני הדוברת האחרונה, ולהזכיר שלפי דרכי התעמולה, התחולה שלו היא גם על מערכות הבחירות של עיריות ומועצות מקומיות. הרשויות המקומיות הם לא ילדים חורגים לחוק הזה. והתיקונים שצריכים לעשות בחוק הזה צריכים להיעשות גם בהתייחס לרשויות המקומיות. אנחנו מברכים על האמירה של יושב-ראש הוועדה שהגיע הזמן כן לייצר, לא על דרך של החלה בשינויים מחויבים אלא אם נאמר אחרת, כפי שנאמר בסעיף 1 לחוק דרכי התעמולה, אלא ממש יצירת הסדר לרשויות המקומיות. אני מזכירה שגם בדברים שנאמרו על ידי החברה האזרחית על עתירות, הם התמקדו במספר רב של עתירות שהוגשו לגבי השלטון המקומי דווקא. לכן חשוב מאוד שתהיה התייחסות מאוד מקיפה ומאוד נרחבת כבר בכנסת הזו, וכבר בוועדה הזו.

אם אפשר רק עוד כמה מילים מקצועיות של האיש שמלווה רשויות מקומיות בנושא הזה,

בבקשה, אנחנו מתקדמים לסיכום הדיון. כבוד הנשיאה, אדוני היושב-ראש, התכוננתי לדיון ממקום אחר,

אני מייצג את מרכז השלטון המקומי. אבל אני אקשר. קודם כל צריך להבין: זה ממש מעט שבמעט. אני מדבר על פאה, לקט ושכחה עתירות שקשורות לסיעות, מפלגות בבחירות הכלליות, ומסה אדירה של עתירות שקשורות לשלטון המקומי. כמה מילים כדי שנבין,

הייתי שבע וחצי שנים היועץ המשפטי של יש עתיד, היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. ייצגתי בבחירות המקומיות האחרונות 67 ראשי רשויות. ואני אומר לאדוני: חוק הבחירות במה שקשור לראשי ערים,

ראשי ערים, ועדות הבחירות או חוק הבחירות, מונע מהם בפועל לנהל את הערים שלהם. ואתן דוגמה יחידה כדי שנבין: הפייסבוק הפרטי של ראש העיר, לא זה שמנוהל באמצעות העיריה, ואני חוזר כמו קאטו הזקן: הפייסבוק הפרטי של ראש העיר, היום אפשר לעתור נגדו. משל למה הדבר דומה? שיחייבו את ראש העיר להכניס את כל האנשים אליו הביתה, להאכיל אותם, לתת להם מה שהם רוצים. זה ממש מדובר במצב אבסורדי שהוא פשוט בלתי אפשרי. ועוד דוגמה. כשאני הייתי בכיתה א', קיבלתי בבית הספר על שם רמב"ם באשקלון, תנ"ך שהיה חתום על שם ראש העיר, אלי דיין באשקלון. היום, אדוני, הדבר אסור. היום לראש עיר אסור להעביר עט ממקום למקום. חוק הבחירות והפסיקות של חוק הבחירות, גרמו לראשי ערים להיות פלקטים. אביא עוד דוגמה: כשעושים איזשהו בסיס, פותחים איזה בסיס גדול, בא שר הביטחון, בא השר רלוונטי,

ומברכים בשמם. בעיריות, היום הדבר אסור. היום ראש עיר שרוצה, פתחו גשר, פתחו מרכז פיס מקומי, היום לראש העיר אסור בתכלית האיסור להגיד את שמו. אסור לתת ברכות לראש השנה. אסור לתת ברכות לחגים.

היום לראשי ערים לתת הגדה של פסח לבתי הכנסת. כשאני חוזר ואומר: זה דברים שנעשו בעבר, הפסיקה היא זאת שמונעת את כל הדברים האלה. אני מבין שהדיון קצר ואני רק רוצה להראות פסיקות, מה כבר עשו - - - אדוני,

הדיון לא מתמקד רק ברשויות המקומיות. אני מוכן לצלול גם לעניין הזה, אנחנו בדיון פתיחה, ולכן לא נביא פה דוגמאות של פסיקה וכולי. התייחסות עקרונית, זה דיון פתיחה של מהלך ארוך. נשמח לשמוע איך אתה חושב שהדיון צריך להמשיך ולהתנהל.

אדוני למדתי במורי, אני מדבר מהר, אני מבטיח לסיים עוד 40 שניות, את כל מה שיש לי להגיד אסיים ב-40 שניות. אפילו יותר מ-40 שניות. אדוני יבדוק דקה וחצי וסיימתי. אדוני, תקופת הקורונה גרמה לכך שהסקרים מוכיחים, שרוב הציבור, לא ידעתי אדוני שכבוד הנשיאה תוביל את הדיון למקום הזה - - - קודם כל אני תמיד שמח שכבוד הנשיאה מובילה דיונים ציבוריים, משפטיים וכולי. הדיון הזה הוגדר מראש כדיון על דוח ועדת בייניש. לא נתנו כותרת של מערכות הבחירות בישראל. הכותרת של הדיון, בתיאום עם הנשיאה, ואני שמח שהיא טרחה ובאה לבית הזה, הוא מאוד מוגדר, דוח ועדת בייניש, זה נושא הדיון. אני מקבל את הדברים. לא הפסיקה בנושא הרשויות המקומיות או דברים אחרים שקשורים למערכת הלאומית. אבל לבטח זה מתקשר בתיקונים שאז אני רוצה לעשות. קודם כל,

אני גם שכן של הנשיאה וגם זכיתי להתמחות בבית המשפט העליון כשהיא הייתה נשיאה. תודה. אבל אני אומר לאדוני כדי שיבין, עד כמה חוק הבחירות מחייב שינוי מהעומק. היום אסור לראשי ערים להשתמש בשמו, בתוארו ובתמונתו על תשורות. היום אסור לראשי ערים לשים את שמו,

גם אם כי כתוב ראש העיר, הדבר אסור על שלטים. היום אסור לראשי ערים לפרסם ולהשתתף בסרטונים. היום אסור לראשי ערים, כמו שאמר אדוני, את הדף שלהם על אתר אינטרנט. ואני רוצה לקשר את זה: חוק הבחירות מגדיר תקופת בחירות. תקופת בחירות של 90 ימים, כמובן יש חלק מהדברים שהם צריכים חלק מזה. וחשוב לי להדגיש, יש כאן אנשים שיש להם ניסיון בבחירות כמו הגברת אורלי עדס ודין ליבנה אני מדבר על הקטע הפרקטי, לי יש את הניסיון הפרקטי, ואני אומר שזה בלתי אפשרי לנהל ככה עירייה, צריך לעשות משהו. ואם אדוני בא ומשנה את החקיקות, צריך להגביל את זה. חברתי אמרה וניקח את זה מש"ס, להחזיר עטרה ליושנה. לקחת את הנחיות היועץ המשפטי ולפעול בדיוק לפיהם. אולי להגדיר תקופה ארוכה יותר, וככה ראשי ערים ידעו כיצד הם יכולים להתנהל. אם אתם הולכים לשלב הבא, אשמח מאוד להיות חלק, לסייע ולעשות את כל מה שרוצים, אבל עמדתו של השלטון המקומי חייבת להישמע. אדוני צריך לזכור: היחידים שנבחרים בפתק יחיד. היחידים שגם למועצה, וגם פתק שאומר: אני בוחר במשה לאון, אני בוחר בגרינברג, אני בוחר בקוניק. אנשים ספציפיים. תודה רבה לאדוני.

אני לא בטוח שלומר לי את סיסמתה של ש"ס זה תעמולה אפקטיבית.

אבל כל אחד בוחר, זה בסדר גמור.

הייתי היועץ המשפטי של מפלגת העבודה,

ציינתי. את חסד הנעורים הזה אני בהחלט זוכר לך. תודה על הדברים. אני רוצה לענות באופן נקודתי לדברים שלך ואנחנו ניגש אל הסיכום. אומר עוד פעם, אלא אם הממשלה רוצה להתייחס, זה בחירתה, אם עורך הדין ליבנה ירצה להתייחס, בבקשה. אני רוצה לומר כך: אני חושב שהבחירות המקומיות הן לא ילדים חורגים, הם נדבך מרכזי מאוד בחיים הדמוקרטיים שלנו.

אנחנו בכלל נמצאים בידן שבו מערכת היחסים בין השלטון המקומי לבין השלטון המרכזי עוברת איזון מחודש לטובה, אחרים יחשבו שפחות לטובה, זה לא משנה, אנחנו מכירים את התהליכים האלה ובוודאי צריך לתת את הדעת גם על מה שקורה בזירת הבחירות המוניציפליות. חשוב לי עם זאת לומר ולהיות שקוף לחלוטין: כשם שאני לא מתכנן שנושאים חשובים מאוד שצריך להעמיק בהם את הדיון יעכבו צעדים שאפשר לנקוט בהם באופן מהיר, כך גם לגבי מערכת היחסים בין המלצות דוח בייניש לבין הסוגיות הכבדות שנוגעות לתהליכי הבחירות ברשויות המקומיות. אלה שתי מערכות שונות, לא רק מכיוון שזאת לאומית וזאת מקומית, אתם בצדק ציינתם. אלה מערכות שבנויות אחרת, כאן יש בחירות אישיות, יש מערכת בחירות כפולה, כאן השיטה היא שיטה סיעתית מפלגתית בלבד. אני רוצה לומר שגם עוצמת המעורבות של הממשלה בדיון לגבי השלטון המקומי שונה מעוצמת המעורבות שצריכה להיות אפס או קרובה לאפס בהקשר של הבחירות הלאומיות. אני לא אומר את זה כדי לרפות את הידיים, אני מזמין את מרכז השלטון המקומי, את גופי החברה האזרחית לתת את הדעת על העניין הזה. יש לנו בהחלט יעד שהבחירות המקומיות יהיו לפני הבחירות הלאומיות הבאות, לפחות לחלק מיושבי הבית יש יעד כזה, אני שייך להם. אנחנו בהחלט נשמח לדון גם בנושא הזה. דיון אחר האם זו הוועדה הבלעדית בהקשר הזה, או גם ועדת הפנים יש לה יד ורגל. בהקשרים האלה אני בכוונה לא רוצה כרגע להרחיב בעניין, אבל אני בהחלט פתוח למחשבה בעניין הזה. וכשנקדם שינויי חקיקה בחוק דרכי תעמולה, בחוקים אחרים, בוודאי גם נשים את השלטון המקומי לנגד עיננו. אני לא אשעבד אבל את קידום החקיקה של מסקנות דוח בייניש בהתאמות הנדרשות כתוצאה מחלוף הזמן, לכל עניין אחר שהוא. נקווה שהמשימה תעלה בידנו ואנחנו עוד לא יכולים להבטיח. האם יש עוד מישהו שמבקש להתייחס? עורך הדין נרוב, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, בבקשה. תודה רבה, ושוב תודה על הדיון החשוב מאוד הזה, אני רוצה לספר שאחד מתחומי העיסוק המרכזיים של המרכז הרפורמי לדת ומדינה, זה המאבק בגזענות, ובתוך כך גם כן מאבק נגד הסתה לגזענות במרחב הציבורי, גם הווירטואלי וגם הפיזי הכללי. במהלך הבחירות לרשויות המקומיות שהועלו פה, בשנת 2018, נתקלנו במספר פעמים במודעות תעמולה של מפלגות מסוימות שלטעמנו עלו כדי הסתה לגזענות.

מפלגת הליכוד פרסמה בתל אביב יפו מודעות על תחנות אוטובוסים וגם על אוטובוסים שמצד אחד רואים את דגל ישראל ומצד שני רואים איש רעול פנים עם הכיתוב של התנועה האסלאמית ביפו, ומעליהם: או אנחנו או הם. או מודעה של מפלגת הבית היהודי, שרואים אישה חובשת חג'אב ומעליה הכיתוב: מחר זו יכולה להיות הבת שלך רק בית יהודי ישמור על רמלה, רק בית יהודי חזק ישמור על

ועוד כל מיני פרסומים בסגנון הזה. פנינו ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית וביקשנו בעתירה שהוא יוציא צו שמורה על הסרת הפרסומים האלה ועל הפסקת השימוש בהם, והפננו לסעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה). לאורך השנים דנו יושבי ראש ועדת הבחירות המרכזית בבקשות למתן צווי מניעה וגם החליטו על הוצאת צווי מניעה שאוסרים על פרסום מודעות במקרה שמצאו ודאות קרובה כי הפרסום יביא לפגיעה קשה וחמורה בשלום הציבור וברגשות האוכלוסייה. אחרי שניתנו ההחלטות האלו דנו בבית המשפט העליון, דנג"ץ 1525/15 בסמכות של יושב-ראש הוועדה להוציא צו מניעה. והגיעו לפסק דין שנקבע ברוב דעות שהסמכות של יושב-ראש ועדת הבחירות מוגבלת למתן צו מניעה רק ביחס לעבירה על אחד מהחיקוקים שמנויים בסעיף עצמו,

17ב(א) לחוק דרכי תעמולה. והחיקוקים האלה כמובן לא כוללים הסתה לגזענות, ומשכך פשוט המצב שנוצר הוא שבעוד שהסתה לגזענות שאין כל ספק פה, אני חושב לאף אחד מאיתנו, שהיא לא יכולה לדור בכפיפה אחת עם עקרונות הדמוקרטיה והשוויון, היא יכולה לגרור סנקציות מאוד חמורות שבראשן זה מניעה מהתמודדות כמועמד בבחירות לכנסת לאור הסתה גזענית. יושב-ראש ועדת הבחירות למעשה מנוע מלהורות על הסרת מודעות שכוללות ביטויים גזעניים והסתה לגזענות. לכן אנחנו סבורים שצריך לעגן בחקיקה את האיסור על פרסום תוכן גזעני ומסית במסגרת תעמולת בחירות וזה בהחלט הולם את המלצות ועדת בייניש. ולאור הניסיון שלנו בפניות לוועדת הבחירות המרכזית בנושא הזה, אנחנו סבורים שפעמים רבות מה שקורה זה, עד שהעתירה מתבררת, המודעות האלה מוסרות מהמרחב הציבורי, ואז יושב-ראש ועדת הבחירות אומר: תקשיבו, העתירה הזו למעשה התייתרה ואין מה לדון בה כי המודעות כבר הוסרו. אני חושב שלאור המצב הזה, גם צריך לקבוע את האיסור ולצד האיסור הזה גם כן מאוד חשוב לקבוע הטלת סנקציות, גם אם המודעות האלה הוסרו, לרבות עיצומים כספיים שיוטלו על המפלגות שאחראיות לפרסומים המסיתים האלה. תודה רבה.

מכובדי, אנחנו נעמוד בלוחות הזמנים. גברתי הנשיאה, אם תרצי להוסיף מילים לסיכום? מבחינת כמו שמסתמנת המגמה, אני חושבת ואני שמחה מאוד שהנושא עולה לדיון, וגם להנעה ב-ע', כי הנאה ב-א' מהבחירות אין, אבל הנעה ב-ע' אני חושבת שאפשר לומר ואני מברכת על כך שאתם בתחילה של דרך שאנחנו נשתף עם כל שאלה שאנחנו יכולים לסייע או שתתעורר ויש לנו מה לתרום, נעשה זאת בשמחה וברצון. אני מאחלת הצלחה בקידום הנושא. הנושא האחרון שעלה כאן, ממש מכוסה היום על ידי ההמלצות שלנו. גם האפשרות להוציא צו מניעה, וגם מהטעמים הנוספים. והקנסות, גברתי, צריך קנסות ביום הבחירות. זה ישנו. יש סנקציות כספיות וצווי מניעה בחוג המוצע על ידנו, קיימות. מבחינה זאת הרחבנו את סמכויות יושב-ראש ועדת הבחירות, ואני מקווה שזה ייתן תשובה ומענה לנושא.

אני רוצה ראשית להודות לנשיאה בדימוס בייניש על הגעתה. לחברות הוועדה, פרופ' נהון ופרופ' נבות ולכל יתר החברים והחברות. נפעל לקידום הנושא. נשקוד עם הייעוץ המשפטי של הוועדה ועם הנהלת ועדת הבחירות המרכזית על לנסות ולבנות מפת דרכים לקידום החקיקה. אני מניח שאנחנו באמת נפעל במספר שלבים, או ננסה לתכנן פעולה במספר שלבים כדי שמה שניתן להשיג בעתיד הקרוב נוכל להשיג. יש בפנינו משימה גדולה מאוד שהיא תנאי להצלחת המהלך, גם על רקע מה שקרה כאן לפני ארבע שנים, וזה לגבש תמיכה של המפלגות והסיעות שיושבות בבית הזה, במהלך הזה. ואני בהחלט מתכוון לבוא בדין ודברים גם עם ראשי סיעות הקואליציה וגם עם ראשי סיעות האופוזיציה ולראות כיצד ניתן לגבש הסכמה, לפחות על חלק מן המרכיבים, ודומני שיש כאן בהחלט מרכיבים שכולנו יכולים לסמוך את ידנו עליהם. אני רוצה, בדומה לכל דיון, אבל אני חושב שבדיון הזה במיוחד, לעודד את האקדמיה הישראלית ואת ארגוני החברה האזרחית לשקוד על המשימה של לחשוב על הפתרונות המתאימים והמאוזנים לאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בשנים האחרונות. בהקשר הזה החכמה בוודאי לא נמצאת רק בבית הזה. אני חושב שיש הרבה מאוד מה ללמוד מניסיונות של דמוקרטיות אחרות בשנים האחרונות, ואני בהחלט מעודד עיסוק אינטנסיבי של המעגלים המתאימים באקדמיה והמעגלים המתאימים בחברה האזרחית בסוגיות הללו, שהם באמת בנשמת אפה של הדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה לכולם, והמשך יום נעים. הישיבה ננעלה בשעה 13:44.